שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020. אנחנו נמשיך מהנקודה בה הפסקנו, לא נחזור אחורה כרגע,